בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים ביום איכות הגנת הסביבה, ולכן חשוב לנו מאוד לקיים את הדיון הזה. אני מוכרח להזכיר שאני קבעתי את הדיון הזה בהמשך לבקשתו של חבר הכנסת יוראי להב-הרצנו, מהצוק של החוף, נלך רגע לצוק העיתים, לא נמצא איתנו כאן עכשיו,

הוא בהחלט אחד מהחברים הפעילים בוועדה, גם בנושאים הללו וגם בנושאים אחרים. אבל חשבנו כן לנצל את היום הזה ולהמשיך את הדיונים שתיכננו לעשות, וההיבט הזה של הדיון הזה הוא חשוב מאוד. אני רוצה לומר עוד דבר למי שכבר מכיר קצת את הוועדה או פחות. אנחנו לא מעלים נושא ועושים דיון יפה וזה נגמר. אנחנו בדרך כלל עושים ישיבות מעקב ונעשה גם ישיבת מעקב על הדברים הללו, זאת השקפת עולמי בהרבה מאוד נושאים. יש לנו רק בעיה אחת עם הזמן, אבל אנחנו ננצל גם את הפגרה וגם תקופות אחרות כדי באמת לעשות את תפקידנו, שתפקידנו כוועדה כמו שאתם יודעים אנחנו לא הדרג המבצע, אבל אנחנו הדרג שאמור לדאוג שהביצוע יתבצע, וזה אחד הצמתים החשובים ביותר ושם זה תפקידנו, ואני בהחלט מתכוון לעשות את זה. אנחנו נתחיל את הדיון, על סדר היום התמודדות רשויות החוף עם השפעות שינוי האקלים על הים והחופים, מכל ההיבטים. ההיבטים הם גם היבטים של גובה הים, גם היבטים של התוצאות על המצוקים, גם מצב המצוקים עצמם, וגם דברים נוספים. הרי אם חלילה יקרה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, השאלה גם מה איכות המים שתיכנס מה שנקרא, או איזה דברים נמצאים גם בזיהום של המים או דברים מהסוג הזה, אז ככה שאני באמת אשמח שיעלו כל הדברים. נשתדל להיות ממוקדים וקצרים, כדי להספיק להקיף את הדברים ככל האפשר. אנחנו נתחיל עם סקירה קצרה של הממ"מ. לא הכנו איזושהי סקירה. הבנתי שכן. את הנקודות שכתבת, את המקוצר. לא צריך נאום. זה חשוב, תמיד חשוב להתחיל עם נתונים ודברים שאנחנו יודעים פחות או יותר. לא אספנו הרבה נתונים, אני רק אגיד כאיזשהו רקע כללי, ויש פה הרבה אנשים שיכולים להרחיב. כשמדברים על שינויי האקלים בהקשר של רשויות החוף, הדברים שעולים זה, אחד הצפות. זוכרים את האירוע שהיה למשל בגעתון בנהריה. גני הניקוז מתנקזים לרשויות החוף, ובנחלים שמגיעים לאותן רשויות יכולות להיות סכנות של הצפות מאירועי מזג אוויר קיצוני. יש תופעה של גלים קיצוניים בעקבות סערות בים, שהולכים ונעשים תדירים יותר ועוצמתיים יותר, וגלי הענק מעלים את המפלס של הים באופן רגעי בזמן הסערות, וגורמים לחדירה של מים לתוך היבשה ויכולים לפגוע בתשתיות. יש על זה תרחישי ייחוס, על שני ההיבטים האלה. ויש גם את העלייה שאולי קצת יותר הדרגתית, של פני הים, אבל היא יכולה להגיע אפילו למטרים אחדים תוך מאה שנים, ובשנים הקרובות גם להיקפים מאוד ניכרים שיכולים גם כמובן להשפיע על התשתיות, ולהחמיר את התופעה של ההצפות ושל הגלים הקיצוניים, שאם הים יותר גבוה מלכתחילה אז הם עוד יותר נכנסים ופוגעים בתשתיות. זה בגדול ההיבטים. אסנת אלגום מזרחי, ממרכז למחקר והמידע של הכנסת. נוסיף גם רק שיש את הנושא של המצוק החופי שנמצא לאורך כל רצועת החוף,

חדרה לאשקלון, כשלמעשה גם לעליית מפלס פני הים יש השפעה על הנושא של נסיגת המצוק. מי הגוף שמטפל בנושא הזה? זה בדיוק העניין, שכרגע המצוק החופי עצמו מחולק לחלק שנמצא בתוך הים, ולחלק שנמצא באזור החופים. מה שנמצא בתוך הים זה באחריות הממשלה, מה שנמצא באזור החופים זה באחריות הרשויות המקומיות. מה זה מצוקים בתוך הים ומה זה מצוקים בחוף? סליחה על הבורות. לא, בהחלט. דוח מבקר המדינה ביולי 2020 בדיוק עסק בנושא הזה של פיזור הסמכויות בין מספר גופים. גם בין משרדי הגנת הסביבה, יש רשות מסוימת ספציפית שהוקמה לצורך התמודדות עם מצוקי החוף, ואנשי המקצוע יוכלו להרחיב כאן. כאשר בעצם החלוקה גם בין משרדי הממשלה וגם בין הרשויות המקומיות, יצרה מצב שחלק מהטיפול נפל בין הכיסאות, ובזה בדיוק עסק דוח המבקר והיו פה כמה דיונים בכנסת גם בנושא הזה. ומה נעשה? ההגנות בים. בעצם יש את ההגנות באזור הימי, ואת ההגנות באזור היבשתי. ההגנות באזור הימי מוטלות על הממשלה, ההגנות באזור היבשתי מוטלות על הרשויות המקומיות, רשויות החוף, ואנחנו נשמח באמת לשמוע מראשי הרשויות. רשויות מקומיות את מתכוונת לרשויות החוף, או וגם רשויות מקומיות, או הרשויות המקומיות? בעיקר רשויות החוף, הרשויות שבעצם בתחומיהן נמצא המצוק, וזו עוד סוגייה שמאוד צוברת תאוצה בשנים האחרונות.

אבל השאלה אם נעשה משהו באמת לעשות איזה אחידות של הטיפול. גוף מתכלל שיעסוק, זאת בדיוק הסוגייה, הצורך בגוף מתכלל.

הסוגייה הזו כבר הרבה שנים על השולחן אם אני מבין נכון. אוקיי, אנחנו נתחיל דווקא בזום, אופיר פינס פז. שלום אופיר, את השם כבר אמרתי, אבל התפקיד פורום רשויות החוף.

כן אני ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, וייסדתי את פורום רשויות החוף, והייתי אצלך בישיבה אדוני ביום ראשון, אז ככה יצא לנו להתראות פעמיים בשבוע, שזה בהחלט נחמד מבחינתי. אני רוצה קודם כל להודות לך על הדיון הזה. אני חושב שזה דיון חשוב, טוב שהוא מתכנס בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ואני רוצה להגיד כמה דברים. יש לי אומנם מצגת, אני לא יודע אם תמצאו אותה, אני אשמח אם היא תעלה כי שלחתי אותה. אם תצליחו להעלות אותה נהדר, אבל אני אתחיל לדבר בלי מצגת כי החומר כולו מוכר לי. רגע, אתה רוצה אופיר שתעלה המצגת עכשיו?

כי חבל שאני אדבר פעמיים,

אז אנחנו נעלה את המצגת ונראה פחות את פניך, אבל שומעים אותך היטב. מצוין. אז אני אומר כך, קודם כל לגבי הפורום שלנו, הפורום שלנו הוקם ב-2015, הוא מכיל 24 רשויות חוף, כל מה שנמצא על הים התיכון פלוס אילת, פלוס רשויות שנמצאות בכינרת ובים המלח. כל רשויות החוף האלה הן חלק מהפורום שלנו, אני מרכז אותו, מנהל אותו. משה פדלון ראש עיריית הרצליה שראית אותו בישיבה ביום ראשון, הוא היושב ראש של הפורום. בפורום הזה ישנם ראשי ערים, ישנם בעלי תפקידים אחרים כמו מנהלי חופים, אנשים שאחראיים על נושא הסביבה ורשויות מקומיות, מהנדסי ערים. הגוף הזה הוא גוף סטטוטורי מבחינה מסוימת? השאלה, היחס של המדינה או הרשות הממשלתית, או הממשלה בכלל, זה כמו מעמד של מרכז שלטון מקומי או משהו אחר? השאלה שלך במקום. אנחנו לא גוף סטטוטורי, אנחנו שיתוף פעולה בין מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי, ואוניברסיטת תל אביב, יצרנו את הגוף הזה. בגוף הזה גם יושבים ארגוני סביבה, לא רק רשויות מקומית. כמו 'אדם טבע ודין', 'חוף צלול', כמו גופים אחרים, משרדי ממשלה, כמו רשות הטבע והגנים, נציגי משרד הגנת הסביבה, נציגי משרד הפנים. זה מן גוף לא פורמלי שמשתף פעולה ומייצר שיח משותף על הנושאים הרלוונטיים, כולל נושא האקלים שזה נושא הישיבה. (הצגת מצגת) שמונה מועצת אזוריות, 15 ערים.

הקמה באשדוד, אלה רשויות החוף לפי מצב סוציו אקונומי וכמות אוכלוסייה, אתם מכירים את זה. זה השקף של כמות החופים, דיברנו אדוני היו"ר על הכמות הבלתי מספקת של חופים מוכרזים ברשויות החוף, אז פה יש לכם איזושהי תמונת מצב. דיברנו על זה בישיבה הקודמת ביום ראשון, ואנחנו נערכים לזה. אלה הדברים שכבר נוגעים לאקלים, אלה האיומים הגדולים. יש לנו את הנגר העילי, שבא, שמשפיע על המצוק. דיברנו על המצוק, המצוק הוא באורך של 45 קילומטר. אם אתה זוכר אדוני היו"ר, דיברנו על כך שבחופי ישראל והים התיכון יש כ-200 קילומטר. 45 קילומטר מתוכם הם חופים שיש בהם מצוק, והמצוק נמצא בסכנה אמיתית של קריסות. אדוני היו"ר, אני בטוח שלא תנחש בחיים את המספר שאני מתכוון לומר לך לגבי כמות הקריסות של המצוק בשנה. אין סיכוי שתנחש, אז אני אגיד לך קרוב ל-300 קריסות מצוק התחוללו בישראל בשנה האחרונה. כמעט קריסת מצוק אחת ליום.

רוב הדברים האלה לא מגיעים לידיעת הציבור, כי הן לא קריסות גדולות, ובמזל גדול בדרך כלל הן לא נגמרות חס וחלילה באסון, למרות שכבר אסונות קרו ואנשים קיפחו את חייהם. אבל נדמה לי שהייתה איזושהי תוכנית או איזו תמ"א או משהו, איזו תוכנית שדיברה על חיזוק המצוקים הללו. אני זוכר משהו מהעבר.

הרבה גופים מתעסקים בזה. לא, אבל יש פעולות בשטח שעושים? כן, יש חברה ממשלתית שהוקמה ב-2011, אבל יש כאן תקלה חמורה אדוני היו"ר ואתה חייב לדעת אותה. החלטת הממשלה מפרידה את הטיפול בין המצוק היבשתי למצוק הימי, בין החברה הממשלתית שעוסקת במצוק הימי, לבין רשויות החוף שעובדות מול משרד הפנים, שאמורות לטפל במצוק היבשתי. אלא מה? שכולם יודעים שהמצוק הוא אותו מצוק. המצוק חלקו נמצא בים, וחלקו נמצא ביבשה, וההפרדה בטיפול היא חלם. היא לא פחות מחלם. רגע, החברה הממשלתית אחראית על המצוקים שבתוך הים? המצוקים בים, הרשויות המקומיות על המצוקים שבחוף. זאת אומרת לעשות את ההגנות בתוך הים, והרשויות החוף אחראיות על המצוק ביבשה. המצוק הוא אותו מצוק, אי אפשר לטפל בו על ידי שני גופים נפרדים. כבר אמרו חכמינו בים באוויר וביבשה. זה צריך להיות ביחד. הייתי כבר מבקש שתרשום לפניך את הצעדים, שוועדת הפנים תקרא לממשלה, לראש הממשלה, לשנות את ההחלטה או לפחות לשקול לשנות את ההחלטה, ולאחד את הטיפול תחת קורת גג אחת. אנחנו ממליצים שלחברה הממשלתית שכפופה למשרד להגנת הסביבה.

אני רוצה רק שתדע, שאני לא מכשיל אותך חס וחלילה, כי משרד הפנים ומשרד הגנת הסביבה אימצו את עמדת רשויות החוף ושניהם מסכימים שיהיה גורם אחד,

צריך לשנות החלטת ממשלה, והחלטת ממשלה אפשר לשנות רק במשרד ראש הממשלה על ידי מזכיר הממשלה, ובידיעת הממשלה, ולשם אנחנו מכוונים. יש הסכמה גורפת על התהליך הזה, רק שהוא לא מתרחש. אם תוכל לסייע לנו זה יהיה מעולה, זה בהקשר הזה. עכשיו, בוא נמשיך עם המצגת. אירועי קיצון אירועי קיצון אנחנו מתכוונים לסערות. חבל שאני לא יכול להראות, יש לי פה מצגת של עיריית תל אביב, אולי יש לכם אותה אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. דברים קשים מאוד שקרו לפני כמה שנים. הסערה שהביאה את גובה הגלים לשישה מטרים, ואנחנו צריכים להיערך למציאות כזו. מציאות של אירועי קיצון שבאופן די ברור ישטפו את כל חופי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, כולל נמל חיפה, כולל נמל תל אביב, כולל נמל יפו ועוד מקומות אחרים. העמדה שלנו של פורום רשויות החוף כפי שהבהרנו אותה לממשלת ישראל, כפי שנתבקשנו להבהיר והבהרנו אותה, שאנחנו מבקשים מהממשלה, הממשלה היום נערכת ותכף בטח תשמעו מנציגי המשרד להגנת הסביבה, הממשלה נערכת לייצר הגנות לתרחישים כאלה ואחרים. אנחנו המלצנו להיערך לתרחיש הכי קיצוני, משום שאנחנו לא מעריכים שיהיו שינויים לטובה בנושאי מזג האוויר. אנחנו חוששים שמשבר האקלים הוא כאן כדי להישאר, אנחנו לא רואים שהעולם כולל ישראל, מצליחים להוריד במשהו את עליית הטמפרטורה, ובוודאי לא את מפלס הים.

מפלס הים התיכון ידוע כהוט ספוט, מה שנקרא בהגה המקצועית זה מקום שמועד לפורענות מבחינת עליית מפלס הים התיכון, ובמיוחד האזורים שלנו בים התיכון. של ישראל,

קפריסין,

עוד הרבה יותר מאשר החופים האחרים. צריך לקחת את זה בחשבון, לכן אנחנו המלצנו לממשלה להיערך לתרחיש היותר קיצוני, שנקרא בהגה המקצועית RCP 8.5, לא רוצה להלאות אתכם, יש שם אנשי מקצוע, בוודאי ירצו להרחיב. זה גם תפקידה של הרשות? ההיערכות לתרחישים הללו? משרד הגנת הסביבה הקים מערך שלם להתמודד עם עליית המפלס ועם משבר האקלים, אני מניח שהנציגים נמצאים בישיבה. זה בתוך הרשות? לא, זה המנהלת לשינוי אקלים בתוך המשרד להגנת הסביבה. עובדים איתם כמובן בצורה מאוד הדוקה ומשתפים פעולה. תגיד את הדברים המאוד חשובים בקצרה. אני אגיד אולי באמת רק את הסיכום, את הדברים המאוד מאוד חשובים. מה שקורה כרגע, זה שאנחנו נערכים גם ברשויות המקומיות עצמן, וגם מול משרדי הממשלה, כדי להצליח ולספק את הצרכים הייחודיים של כל רשות ורשות. יש היום מדדים, יש היום כבר מחקר של המכון לחקר הימים והאגמים, שהוא בעצם מנחה את כולנו. יש מפות של מפ"י שאנחנו עובדים איתם, וכמובן שיתוף פעולה בין הממשלה לרשויות המקומיות. אנחנו בראשית הדרך, אבל זו דרך סופר חשובה, ואני מקווה מאוד שבכוחות משותפים נצליח לעמוד באתגר ולהתמודד עם האתגרים של הצפות קשות, של סכנה לחיי אדם, של פגיעה במצוק, של תשתיות מאוד משמעותיות שנמצאות בסכנה,

גם נמלים, גם בניינים. יש פה הרבה מאוד אתגרים שצריך להתמודד איתם. אני שמח שסוף סוף הממשלה לוקחת את העניין הזה מאוד ברצינות, הקימה את המנהלת במשרד להגנת הסביבה, יש שולחן עבודה בין משרדי. אני מקווה שוועדת הפנים תמשיך ותעקוב אחרי מה שקורה בתחומים האלה, ואני מקווה שנראה תוצאות בהקדם. בעזרת השם, תודה רבה אופיר, תודה על הליווי בכל העניינים האלה, ואנחנו ננסה להוציא את הדברים האלה מהכוח אל הפועל. אתה בא גם מתחום המעשה, וגם מהתחום האקדמי אז ככה שזה בסדר, זה תמיד טוב שזה בא ביחד. תודה רבה לך. חבר הכנסת לשעבר אלון טל,

תודה אדוני היו"ר, אני מברך אותך ביום הסביבה לפחות שהיה אמור להיות, על הרצינות והחשיבות של הדיונים. משבר האקלים הוא מן תופעה כזו, שאין דוגמה אני חושב בעולם שהמדע הצליח לנבא ולהזהיר, ושמקבלי ההחלטות פשוט יתעלמו. ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו במשבר לא פשוט, כולל המצב של המצוקים. בשנה שעברה בוועדת פניות ציבור, קיימנו דיונים בדיוק באותו נושא, אבל לא נראה לי שזז הנושא אפילו בסנטימטר, ולכן אנחנו צריכים את העזרה שלך, את הליווי של הוועדה הזאת. אני רוצה לומר, שאחד האנשים שהייתי מציע לך להזמין, זה דווקא מבקר המדינה. אני היה לי כבוד להיות היועץ המדעי שלו, אני בא מהאקדמיה גם כן בתחום, והוא הוציא דוח מאוד חשוב. ראיינו אותי שנה אחרי זה, ואני מצטט , מבקר המדינה "ההתקדמות בטיפול במשבר האקלים היא בין פיגור לאפס". לא מדובר במבקר שמתלהם וקיצוני, הוא פשוט כתב שמדינת ישראל חייבת להתמודד עם זה. ואני סיימתי לפני שבוע לכתוב ספר, חצי שנה ישבתי בשבתון וכתבתי על מדיניות ואקלים בעולם. בכל העולם מקימים משרדים מיוחדים בנושא שינוי האקלים, הנושא של אדפטציה, הסתגלות. הוא נושא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו לצערנו מוצאים את המשרד להגנת הסביבה עם מעט מאוד משאבים. הם עושים את המיטב, אבל שניים-שלושה אנשים, כאשר במדינות האחרות יש משרדים שלמים. סתם דוגמה, ניו זילנד עם חצי מהאוכלוסייה של ישראל, אותו תל"ג לנפש, יש להם משרד ותוכנית, ואני באמת חושב שזו דוגמה מתוך מדינות רבות שהחליטו להתמודד עם זה. הבעיה של המצוקים היא בעיה שהתחילה עוד לפני שראינו את התופעות של משבר האקלים, אבל היא רק דוגמה אחת. אנחנו רואים בעיות בניקוז, שבוודאי אתה מרגיש את זה בבני ברק, שעיירות הקיצון הופכות להיות בעיה גדולה מאוד. שריפות, ולכן אם הוועדה הזו תיקח את הנושא הזה של שינוי האקלים, גם האדפטציה וגם הצמצום של קליטות, לדעתי אתה תעשה מתנה מאוד גדולה לנכדים שלך, כי הם יהיו חייבים לחיות עם אותו כדור חם שאנחנו משאירים להם, ואני בטוח שהפיקוח של הוועדה הזו, תעזור לעמיתים שלנו שמשתדלים באמת בלי משאבים להתקדם.

תודה רבה. לב ברגר, החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף. אני חושב שרותם תתחיל, ואני אעבור בתור המבצע, הגוף הביצועי יותר. יש מצגת. רק שתי מילים על הרשות שנדע. אז אני רותם מזרחי, אני המתכננת של החברה הממשלתית להגנת מצוקי הים התיכון. אני אתן שנייה רקע בהתאם לשאלות שהיו קודם. אז יש תמ"א ייעודית להגנות על מצוקי הים. אני רציתי לדעת שאלה אחת, אם אפשר כמה מילים על הרשות, מה סמכויותיה, למי היא כפופה. אז אנחנו כפופים למשרד להגנת הסביבה, ועובדים איתם בשיתוף פעולה מלא לגמרי. אנחנו בעצם הגוף ביצוע, שמבצע את ההגנות הימיות על המצוקים. זאת אומרת אתם מטפלים רק בחלק הזה של ההגנות. של ההגנות הימיות, שנמצאות בים. כבודו אולי אני אגיד כמה מילים לפני זה, לפני שהיא תציג. קודם כל בוקר טוב, כבר חבר קבוע אצלך פה על השולחן. תכף תקבל יקיר הוועדה. רם אלמוג, אחראי על תכנון וניהול פרויקטים לאומיים במשרד להגנת הסביבה. אני מלווה גם את הנושא של המצוק החופי, כפי שאמר עמיתי פינס, הסביר על המצוק. אנחנו מדברים על סדר גודל של 45 קילומטר לא רציפים של מצוק לאורך החוף. אני אתייחס לזה, אבל זה לא הלב של הדיון כאן, יותר דיון צד. המדינה, הממשלה בעצם קבעה במספר החלטות ממשלה חלוקה של סמכות, לאחר מספר אירועים של התמוטטות המצוק, את חלוקת האחריות. אבל אני אגיד קודם לכן, שבעצם מדינת ישראל עומדת בפני תופעה של היצרות החופים. חופי מדינת ישראל הולכים ונהיים יותר ויותר צרים, גם כי לא מגיע מספיק חול מחופי מצריים, שהוא בעצם מזין את חופי ישראל. גם כתוצאה מעליית מפלס הים, אבל זה רק רכיב אחד בתוך הסיפור, וכתוצאה מהתקרבות גלי הים אל בסיס המצוק. למעשה המצוק נתקף בעיקר בחורף על ידי גלי הים באופן ישיר, ולכן המצוק נפגע ונסוג. ככל שהיה מדובר בשטח טבעי פתוח, אז לא הייתה בעיה, אלא שחלק מהמצוק הזה משתרע לאורך חופים של רשויות החוף, ומהווה סכנה גם לחיי אדם וגם לרכוש. למשל בבית ינאי, יש בתים שממש קרובים על גג המצוק, וגם בנתניה, שאם לא נפעל בעצם המבנים האלה יום אחד עשויים להימצא בים. ולכן, כחלק מהחלטת הממשלה, הוקמה חברה ממשלתית שהיא בעצם זרוע הביצוע של המשרד להגנת הסביבה, והם נמצאים כאן. כשהאחריות של החברה הממשלתית, היא תכנון וביצוע של הגנות בתוך הים. בעצם מקו המים פנימה. והסמכות לטיפול במצוק בשטח החופי, בתחום הרשויות המקומיות, הוא של הרשויות המקומיות באחריות משרד הפנים. זאת בעצם החלוקה שהמדינה הקבעה, ובהתאם לזה גם תקצבה. החברה הממשלתית מעצם היותה כפופה למשרד, יש לה תוכנית עבודה סדורה, תקציב מדינה, סדר עדיפויות. כי כמובן שהמצוק לא נמצא באותה רמת סיכון לאורך כל המצוק, לאורך חופי הים. החברה הממשלתית עוסקת בניתוח, ניטור, ומעקב אחרי הדינאמיקה של המצוק. הדינאמיקה הזו משתנה מעת לעת כל הזמן. מי עושה את הניתוח, הניטור ואחרי במצוקים החופיים? זה אותם מצוקים.

אתה רק מחדד לי יותר את השאלה, אז למה מפצלים את זה בצורה כזאת? למה אי אפשר לעשות את זה כאיזשהו תאגיד אחד שהוא גם ממשלתי עם רשויות החוף? זאת שאלה טובה. אני אגיד שמנכ"ל המשרד שישב לידך ממש לפני דקות, עוסק בסוגייה הזאת ובוחן את האפשרות. למעשה החברה הממשלתית היא זרוע ביצוע של המשרד, ואז אולי יש מקום להעביר אותה לגוף אחר, כי למעשה המשרד להגנת הסביבה הוא רגולטור בתחום הסביבה, ולא יזם, צריך לזכור את הדבר הזה. וכן, יש חשיבה שיהיה גוף מתכלל. כי אם יתברר שיש עבודות שצריך לעשות במצוק החופי נקרא לזה ככה, אז זה כבר תלוי בתקציבים של משרד הפנים. אז אם יש רשות שהיא מאוד מיינדט לעניין אז היא תטפל, ואם יש רשות שיש לה בעיות כרגע אחרות, תקציביות כאלה ואחרות,

איך מתכננים את הכל, כי בסוף גם אין אחריות פה. הרי בסוף מה יקרה? כשיקרה חלילה משהו, אז יגידו לא, המצוק הימי היה בסדר, המצוק החופי היה לא בסדר, והם יגידו בדיוק הפוך. אז כבוד היו"ר, אני רוצה לעשות הבחנה בין סמכות לבין משאבים. הסמכות נתונה לרשויות החוף על פי החלטת הממשלה, ומעל לזה משרד הפנים. רשויות החוף מתוקצבות? אז זה כבר סיפור אחר. כי כמו שאתה יודע, יש סמכות ויש משאבים. אז יש סמכות, אבל לא בדיוק משאבים, ובזה צריך לדון. אני לא בטוח שזה השולחן לדון בו, כי זה סיפור מול אני חושב גם משרד האוצר, ואני מניח שאולי גם משרד ראש הממשלה.

הם לא עושים את זה לבד. אני יכול להגיד, הטיפול במצוק צריך להיות הוליסטי. זאת אומרת המרחב הימי, כמו שכבוד השרה דיברה קודם על כך שהזיהום הסביבתי הוא חוצה גבולות, גם במרחב הזה הים והיבשה הם יחידה אחת, ולפחות אנחנו במשרד להגנת הסביבה מתייחסים למרחב הזה כאחד ולא רואים את החלוקה. ולכן, גם את התוכניות, למשל אשקלון מביאה בשבוע הבא תוכנית לטיפול במצוק החופי שלה, לוועדה לשמירת הסביבה החופית לדיון, ואנחנו נמצאים יחד עם הרשות העירונית כדי לקדם את התוכנית הזו. התוכנית הזו אושרה, וכרגע מנכ"ל עיריית אשקלון מצא את התקציבים המתאימים לדבר. צריך לשאול אותו, זה לא תל אביב,

ובכל זאת הוא מצא את התקציבים, צריך לשאול איך עשה זאת. אבל אני מניח שכיוון שהמצוק באשקלון נמצא ברמת סיכון מאוד גבוהה, כשרוצים אפשר להשיג את התקציבים הראויים. אבל סמכות יש, זה לא שאין פה אחריות.

החברה הממשלתית עצמה פועלת גם מכוח החלטת הממשלה, וגם מכוח תוכנית מתאר ארצית, גם מתארית וגם מפורטת, שבעצם פורטת את כל חלקי המצוק שנדרשים לטיפול, תוך תיעדוף רמת הסיכון לאורך חופי ישראל. ולמעשה לחברה הממשלתית יש מספר תוכניות, חלקן בביצוע. למשל הקמת רשת של שוברי גלים מול חופי נתניה, ששם המצוק החופי נמצא בגובה יחסית רב, מזדקר, ומהווה סיכון לחיי אדם, והחברה הממשלתית פועלת ממש בימים אלו, אפשר לנסוע ולראות, אולי הפורום הזה גם ייצא מחוץ לאולם הזה לראות את חופי ישראל, אז אני חושב שזה חשוב. אבל יש עשייה, יש לוח זמנים, יש תקציבים, יש בקרה, והדבר הזה גם נמצא בבקרה של הוועדה לשמירת הסביבה החופית, תחת משרד הפנים, כך שהדבר הזה בטיפול, בסמכות, מתוקצב.

נחזור אליכם, אחר כך נלך למשרד הפנים. טוב, אז רם עשה הקדמה למצגת שלנו. אז אני אעשה את זה ממש בקצרה. כמו שכבר אמרו פה, כמעט מרבע מחופי ישראל הם חופים של מצוק. המצוק מורכב משכבות שונות, הוא מאוד פריך, גבוה. המצוק בעצם אנחנו מודדים מ-10-45 מטר, רוחב החוף הממוצע בחופי מצוק הוא בערך 20 מטר, שזה חוף מאוד מאוד צר. חלק מחופי המצוק נמצאים בחזית עירונית, שהיא מאוד מאסיבית, בתי מלון, מבני מגורים, ערים מרכזיות, נתניה,

תל אביב, בת ים ואשקלון. אז מה בעצם האתגר שלנו היום, לפני שאנחנו מדברים של שינוי האקלים. שחיקת המצוק בעצם קורית מכמה סיבות. הראשונה בהן, זה גלי הים שנוגעים בבוהן המצוק ובעצם מייצרים צנירים, חורים במצוק וזה גורם לקריסה שלו. דבר נוסף זה נגר עילי שמחלחל מלמעלה וגורם לקריסות שאנחנו רואים מראש המצוק. כפי שאופיר הציג קודם, אנחנו רואים תוצאות של קריסות מאסיביות, של 290 קריסות בשנה, וכמעט 40 אלף טון, שזה סדר גודל של 2000 משאיות. הגורם המאיץ זה בעצם רוחב החוף, שיש לנו מחסור משמעותי בחול, ולכן אין הכרית אוויר הזו שיוצר החוף בין המצוק לגלים. המענה שכרגע אנחנו מספקים היום, זה בעצם בניית הגנות ימיות. אנחנו נדבר על זה בהמשך, והרחבת חופים. יש פה קצת תמונות להבין שנייה את המצב, תמונות של קריסות. מצד שמאל למעלה רואים - - - ניקוז בשאלון, שתראו איפה הוא נמצא, היום הוא כבר לא קיים, פירקו את זה ובנו אחד חדש. המרפסת באשקלון שגם כבר נחשפה כמעט כולה ונסגרה לציבור. זה רק מה שקורה היום. אם אנחנו מדברים על שינויי האקלים, שבזה בעצם עוסק הדיון, יש לנו עלייה במפלס הים. בתרחיש השמרני ביותר אנחנו מדברים על עלייה של 57 סנטימטר, עד שנת 2100, שמרני, אופטימי. מה התחזית הקודרת? הקודרת עם סערות קיצון. ולכן זה מאוד משמעותי, העלייה בגובה הגלים. תהיה עלייה של בין 60-80 סנטימטר, שהיום אנחנו מדברים על גובה גל ממוצע של 80 סנטימטר, אז זה בעצם יכפיל את עצמו. עלייה בתדירות הסערות אם היום יש סערה קיצונית, אחת למאה שנה, היום כבר פחות אבל מדברים על סערה כזו שתגיע אחת לשנה, זה ממש משתנה התרחישים, אבל זה יהיה סערות מאוד קיצוניות, שבעצם יתנו אימפקט משמעותי על המצוק ונגר משמעותי על המצוק. דיברנו על הגשמים, שיהיה עוצמת גשמים יותר רצינית. אפשר לראות מצד ימין למטה קריסה שקרתה ממש לפני חודשיים בנתניה, באזור שאנחנו בעצם עובדים בו. אז זה עדיין קורה, וזה קריסות מאוד משמעותיות. מה היקף הפעילות שלכם השנתי בעבודות? מבחינה של? כלכלי כספי? תקציב, כן. אנחנו מתוקצבים השנה עד סביבות של 300 מיליון שקלים. התקציב השנתי שלנו היום עומד בסביבות 150. תלוי בפרויקטים, כל פרויקט בסדר גודל שונה. אז כשאתה אומר תקציב שנתי, אין לכם הרבה שוטף, זאת אומרת חוץ מהמנהלת. זה בנוי בעצם על עבודות, אולי יש עבודות תחזוקה שהן שוטפות. ויש עבודות תחזוקה, והיה מסביבה לא פשוטה ולא קלה לפרויקטים, וכל פרויקט בים כמו שאתה יודע עם חנ"י, או כל גוף אחר,

בתקציבים די גדולים נקרא לזה ככה. גם הזמן שלוקח. זה כבר שנה שניה של עבודות, נכון?

סביבה קשה וגם סטטוטורית דברים מתקדמים בקצביהם הם,

אבל ניתן לרותם לסיים, ואני אכנס באמת לפתרונות שאנחנו מציעים. כן, אבל אנחנו צריכים לקצר כי יש פה עוד אנשים. רותם תתכנסי. אז בגדול אנחנו מדברים על שחיקה חופית מאוד מאוד משמעותית. סדר גודל של 15 מטר בתרחיש כמו שאמרנו האופטימי, שזה בעצם משאיר לנו עם כמעט בלי חופים, בוא נגיד ככה, מה שיגרום להרחבת תחום הסיכון. אם מוגדר ל-50 מטר בגג המצוק תחום הסיכון, הוא יצטרך לגדול, מה שאומר שיש מלונות למעלה, יש טיילות, יש תשתיות. גם החוף עצמו, יש הרבה פעילויות בחוף עצמו, של נופש,

אנחנו מדינת חוף, אי אפשר לשכוח את זה. יהיה חוסר ביכולת לפתח בעצם את המרחב הזה, כי הוא לא יהיה קיים יותר. ואנחנו מדברים על נזק כלכלי גם מההרס וגם עם ההיעדר פיתוח של הרבה מאוד כסף. אז הפתרונות בעצם, לב הוא ראש הפרויקטים שלנו.

אני ראש תחום פרויקטים בחברה, שלום ליו"ר, לחברי הוועדה. בעצם כשאנחנו מדברים על הגנות ימיות ולמה אנחנו אמונים על הסביבה הימית, זה בגלל שאנחנו מונעים מהים להגיע למצוק, ואנחנו עושים את זה בכמה סוגים של פרויקטים. כאשר הפרויקט הראשון זה הזנת חופים, זה הרחבת החוף, זו ההגנה מהסוג הראשון, שבו החוף עוצר את הגל מלהגיע לבוהן המצוק. בעצם ברגע שהגל מגיע לבוהן המצוק, מתחיל ההרס,

ההצטמצמות של החופים וכו'. אנחנו מבצעים הזנות חופים במגוון חופים בישראל בנתניה, בבת ים, באשקלון, ובכל מקום אחר שאנחנו נקראים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם להחלטת - - - חוף ולפתרונות המציעים. שוברי גלים שאנחנו בונים, זה בעצם עוד שכבת הגנה מהגלים. לייצר איזשהו מבנה שיגרום לשיכוך אנרגיית הגלים, וחדירה של המים לבוהן המצוק. בניית שוברי הגלים מתבצעת בנתניה, באשקלון הרחבנו את שובר הגלים, ואנחנו מתוכננים לעשות שוברי גלים במקומות נוספים, בעיקר בערים המרכזיות ובאזורים שבהם המצוק הוא בסיכון גבוה יותר. מבנים מטובעים, זה מבנים בעלי חתימה סביבתית נמוכה יותר. שוברי הגלים זה איזשהו מבנה גדול, מאסיבי, שנמצא מול חופי הים. מבנים מטובעים עושים את אותה עבודה פחות או יותר, אולי באנרגיה נמוכה יותר. פרויקט שהחברה קדימה זה באשקלון. יצרנו איזשהו מבנה מטובע שם שאמון היה למנוע את קריסת המצוק באזור. מה הכוונה מבנה?

מבנה מטובע זה גאו-טיוב המושג המקצועי. זה סוג של נקניק רחב ושמן, שבעצם נמצא בעומק של 80 סנטימטר מתחת לפני הים, ובעצם הגלים שמגיעים נשברים עליו ולא על החוף. איך אתם שומרים עליו ב-80 סנטימטר גובה?

לא, לא, הוא לא צף, הוא שקוע. הוא ממולא בחול, זה איזשהו בד גאו טכני שממלאים לתוכו חול והוא נהיה בעל משקל מאסיבי. אכן, היה איתו כשלים, והוא כן צריך תחזוקה שוטפת.

מצפון השובר גלים, הוא בנוסף. זה היה איזשהו ניסיון באמת ראשוני בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה לבצע משהו כזה. היום בתחום הטכנולוגיות החדשות, אנחנו מודים שיש איזושהי תחזוקה גבוהה שנדרשת לאותו מבנה מטובע.

מבנים מטובעים שונים בעלי שכבת שריון, עם עמידות יותר גבוהה, והטכנולוגיות מתקדמות והעולם מתקדם, וכמו שאמרתי הסביבה הימית היא סביבה קשה לפרויקטים. זה לא כל דבר שאנחנו שמים בים, זה לא בניית נמל שאנחנו בונים עכשיו וזה נגמר. יש הרבה מחקר והרבה עבודה לעשות בנושא. בנוסף לטכנולוגיות חדישות אחרות שאנחנו עושים, זה מניעת אירוזיה של חול. אנחנו בוחנים עשב ים, ריפים טבעיים, הרבה כיוונים אחרים שהחברה מנסה ובודקת, ורואה איך אפשר לקדם, שוב פעם בסיוע של המשרד להגנת הסביבה. הנה, הוא רוצה לסייע לך גם עכשיו.

אני רק רוצה להוסיף שנושא המצוק החופי הוא רק חלק מהעניין. צריך לזכור, בייחוד בתחום של ראשי רשויות החוף, הרי חוף הים נותן שירות של פנאי ונופש, לא רק לתושבי הרשויות עצמן, ועמיתי פה אמר את זה ממש בקצרה, אלא בעצם לכל עם ישראל, ואנחנו ממש על פתחה של עונת הרחצה, אחרי שכל בתי הספר כבר בחופש. לפי מספר הטובעים אנחנו ממש בעיצומה. ובנוסף לזה צריך לומר, שחוף הים הוא מאוד אטרקטיבי גם מבחינה נדל"נית, מבחינה עירונית, מבחינות שונות, ולכן הסיפור של עליית מפלס הים והיצרות החוף שלו, יש לו השלכות רחבות מאוד בעיקר על התכנון בישראל, ולזה אנחנו נערכים. אולי לזה תתייחס הסמנכ"לית למשאבי טבע אצלנו במשרד. תכף, אני בדרך אלייך. אני רק רוצה לומר שלא נשכח, אחת הסוגיות שעלו פה בישיבה המצוינת שביקש חבר הכנסת דוידסון, עלה הנושא של הרחבה של חופים. היום הצפיפות הגדולה בחופים וחוסר האפשרות לנהל אותם בטיחותית כמו שצריך, ואז דיברו על כל מיני תחנות משנה, או אמצעים כאלה ואחרים, ואחד החסמים שעלה, שיש בעיה בגלל שהרשויות לא מאפשרות לעשות תחנות משנה. מתייחסים לזה כאילו זה בניין. אני אסביר. יש סוכת מציל, היא אחראית על 150 מטר,

75 מטר ימינה ושמאלה. מה שקורה היום, רוב המתרחצים שהולכים לים הולכים לחופים לא מוכרזים, כי השטח שאפשר להיכנס הוא מאוד מאוד קטן. מה שהם עושים, בורחים ימינה ושמאלה. אז דובר לעשות חופים חדשים וכו' וכו', אבל אתה יכול לקחת את המצב הקיים, טיפה להרחיב,

שהאחריות של הסוכה תהיה רחבה יותר, על ידי נקודות משנה. כשדיברנו קודם על סמכויות, זה לא בסמכות של המשרד להגנת הסביבה, זה משרד הפנים.

אני רק אומר, אתה הזכרת את ההיבטים וצדקת, כי יש הרבה היבטים. הם דיברו על ההיבט הראשוני שהוא בעצם אני רואה אותו כפיקוח נפש, והוא ראשון. אבל אחריו יש עוד שכבות, גם שכבות של תיירות, וגם שכבות של נופש, וגם שכבות של תכנון, הרבה מאוד דברים שצריך להסתכל עליהם, ובמסגרת הזאת פשוט הזכרת לי את זה. אז אני לא יודע מי יוכל להתייחס לנקודה הזאת, אבל אני חושב שההתייחסות של, אני לא יודע אם זה קשור לחוף או שזה קשור יותר למשרד הפנים, או מי שצריך לאשר את זה, מנהל התכנון. דברים כאלה, כדי להרחיב את רצועת הנופש, שוב במידה ובמשקל. אני לא אומר להתחיל לבנות בניינים שם, אבל יש גם סוכות מציל משנים כאלה ואחרות שהם יכולים להיות גם ניידים.

אתה יכול בחורף לאחסן אותם, יש היום טכניקות לדברים הללו. את רוצה להגיב על זה? כן, משרד הפנים. לגבי ההרחבה הזאת, צו הסדרת מקומות רחצה מאפשר להרחיב את החוף ל-220 מטר, והרשות המקומית יכולה לתגבר את הסוכה בעוד מצילים, באופנועי ים. אבל שוב, זה על סוכה אחת. נכון, אבל זה פותר לך את הבעיה התכנונית. לא, הם הסבירו שהם לא יכולים. אין להם קשר עין מספיק ברגע שהרצועה, תעזור לי אתה המומחה דוידסון.

אבל 220 זה לא מספיק, זה צריך להיות הרבה יותר.

אפשר אבל בנקודתית, תקופות מסוימות שיש עומס.

הוא ביקש לקבל את הסיכום של הדיון שלך ואנחנו נקדם את זה.

עכשיו משרד הפנים בהתייחסות לדברים שנאמרו קודם. בואי תגידי קודם מה הסמכויות שלכם בעניין הזה, ואז נשאל גם את השאלות האחרות. בעניין של המצוק? של המצוקים וכל הזה. רק תציגי את עצמך שם ותפקיד. שרה חמודה, מרכזת אתרי רחצה במשרד הפנים. בגדול כמו שאמר אופיר קודם, משרד הפנים אף הוא סובר שצריך להיות איחוד - - - אבל היום האחריות שלכם היא על מה? אין לנו אחריות בנושא. דובר קודם שרשויות החוף כפופות. רשויות החוף כפופות למשרד הפנים, אבל אין לנו אחריות ישירה, כאילו החוק לא קובע לנו אחריות ישירה. אז מי מתפעל את הרשויות המקומיות? מי בודק שהן עושות מה שצריך? מבחינת המצוק?

משרד הפנים לא עושה את זה. מנהל התכנון לא אחראי על נושא של תוכניות שקשורות? לא, לא, רגע, מנהל תכנון זה משהו אחר. מנהל תכנון זה תוכניות, זה תמ"א והדברים הללו שנאמרו מקודם. אני שואל עכשיו מבחינה ניהולית ארגונית. הרי רשויות החוף הן כמו רשויות מקומיות, זה הרשויות המקומיות בעצם בסוף. תמיד יש גורם מתכלל. מי מתקצב אותם לדברים? מי מחליט איזו רשות מקומית לתקצב על נושא של נגיד שהיום צריך איזשהו טיפול במצוק, צריך השקעה של 100 מיליון שקל. משרד הפנים מתקצב את הרשויות המקומיות בכספים לרכישת ציוד הצלה ובטיחות, והקמת פרויקטים בחופים שהם לשם הצלה. עד המצוק? עד המצוק, ולרשויות שאינן איתנות, הוא מתקצב בתקציב שוטף לאחזקה והפעלה של החופים. לא, לא, אני לא מדבר על החופים. על המצוק. אז משרד הפנים לא מתקצב את המצוק. אני חושבת שיש פה בלבול עם הנושא של הצלה וחופים מוכרזים לבין המצוק. משרד הפנים כן נתן תקציב לתכנון של הגנות יבשתיות לרשויות המקומיות. הוא לא נוצל כמעט בכלל, והוא גם לא מספיק.

מי אחראי במשרד הפנים אני לא יודעת, אולי היא תדע יותר טוב להגיד. אני מבין שהאחריות שלך או התחום שלכם, הוא יותר החוף עצמו, מספר החופים, הגדלות שלהם וכו'. הצלת חיי אדם.

אני מדבר כרגע על משהו אחר, על החלק החופי. אופיר אתה רוצה רגע לעזור לנו בבלבול? תעשה לי סדר, כי אני איבדתי קצת את הסדר פה.

כפי שאתה מבין, אין מישהו במטה משרד הפנים שאחראי על הטיפול במצוקים, אני לפחות לא מכיר גורם כזה. המשרד תקצב ב-60 מיליוני שקלים את הרשויות המקומיות, לטובת אך ורק תכנון, לא ביצוע של מהלכי חיזוק המצוק היבשתי. התקציב הזה נוצל באופן מאוד חלקי, הוא נוצל אבל באופן מאוד חלקי.

נדמה לי שנוצלו שם משהו כמו שליש מהתקציבים האלה, זה תקציב רב שנתי. אחת הבעיות הגדולות זה היכולת להוציא את הכסף, משום שהכסף לא מחולק, אין פה 60 מיליון שקל כמקשה אחת, אלא כל רשות קיבלה איזשהו חלק יחסי. אז ברשויות מסוימות כמו עמק חפר, התקציב מזמן נגמר, ומשוועים לתקציב נוסף. וברשויות אחרות עדיין לא התחיל שלב התכנון, למה? משום ששלב התכנון תלוי גם בחברה הממשלתית. הרי אני הסברתי שהמצוק אחד הוא, ועד שהחברה הממשלתית לא מטפלת בכל מה שצריך בים, אי אפשר להתחיל לטפל ביבשה, והטיפול צריך להיות הוליסטי. ולכן יש שם בעיה בתקצוב, אין גורם מפקח משמעותי. מי עושה עבודות תחזוקה במצוק החופי? אם רואים עכשיו איזו התדרדרות קלילה. הרשויות המקומיות. אם תבוא למשל להרצליה, תראה שסביב המצוק הימי בהרבה מאוד מקומות יש גדר משמעותית, ושלטי אזהרה שמזהירים את הציבור שלא להתקרב למצוק מסכנת התמוטטות. כל זה עשתה הרשות המקומית, בשכל שלה, ביוזמה שלה, ובתקציבים שלה, ובלי הנחייה. משרד הפנים רוצה להעביר את כל הטיפול למשרד בחברה הממשלתית להגנת - - - זה מה שצריך להיות. צריך לעשות פה איגום משאבים, עם החלטה איך המאצ'ינג יעבוד. כשאתם עושים היום עבודות במצוק הימי בים, אין לכם מאצ'ינג עם הרשויות, זה כבר יותר הממשלה נכון? זאת אומרת התקציב שלכם הוא ממשלתי בלבד. אבל אני מדבר על החופים. אם ניקח, וצריך לבדוק עם משרד הפנים, אני מעריך שלא תהיה לו בעיה להעביר את הדברים האלה. זה קצת יותר מורכב מזה, כי האחריות בסוף, הרשויות המקומיות נמצאות שם, ואנחנו כרגע תחת המשרד להגנת הסביבה, ולא תמיד ההגנות היבשתיות שבעצם הרשות רוצה לבצע היא - - - אז אפשר לעשות רשות שהיא תהיה אחת שני משרדי ממשלה, לא משרד אחד בסופו של דבר, ואז זה ייתן גם פתרון. אבל תקשיבו, זה לא הגיוני, זאת אומרת משהו פה לא יכול לעבוד גם אם תרצו. כי הרי בסוף יש דברים, עבודות שתלויות אחת בשנייה. גם נושא סגירת החוף. לצורך העניין אם אנחנו מבצעים עבודה ימית שיכולה לקחת סביב השנתיים-שלוש, ואז שנה אחרי, ואז עוד פעם הם מבצעים הגנה יבשתית ועוד פעם סוגרים את החוף, בעצם אנחנו לוקחים לציבור את החוף למשך זמן ארוך. אז את רק מחזקת את מה שאני אומר. לכן אני אומר אדוני היו"ר, אם ועדת הפנים תקבל החלטה להמליץ לראש הממשלה או לממשלה לאחד את הפיצול.

אני חושב שתפסתי את זה כבר בהתחלה. רצית להוסיף משהו משרד הפנים?

שהמשרד סובר שזה באמת צריך להיות תחת טיפול של מקום אחד. כי הרשויות המקומיות לא יכולות לטפל בזה לבד. יש רשויות שהן איתנות, יש רשויות שהן חלשות, ויש רשויות גם שהן חלשות, מגיעות אליהן מלא תושבים ממקומות אחרים, ולכן זה צריך להיות תחת קורת גג אחת. יקבעו את ההשתתפות. יקבעו כמה הרשות המקומית צריכה להשתתף בעניין הזה, מה משרד הפנים נותן מתקציבו, ומה הרשות הממשלתית. אבל בסוף האחריות והסמכות והביצוע צריך להיות במקום אחד, ולדעתי הוא יכול להיות, אני לא יודע אם קיים דבר כזה או לא, אבל רשות שהיא באיזה כפיפות דואלית כזו או אחרת, אם זה אפשרי אני לא יודע. צריך לבדוק את זה. דרך אגב כבוד היו"ר, אני רק רוצה לומר שמבקר המדינה בודק את הסוגייה הזו ממש בימים אלו. מבקר המדינה בודק ויכתוב את הדוח. זה נשמע ממש לא הגיוני. אני תושב נתניה רק לפרוטוקול, ואני חי בים כל חיי, ואני אחד מאלה שגם נופלים עליו לפעמים חלקים מלמעלה מהמצוק הגבוה שלנו. ואני לא יודע אם אתה היית פעם בחוף הים בנתניה, אבל יש בתי מלון שהם על המצוק. מלון כרמל, איילנד, יש ממש בתי מלון, ובסוף כשדנים בנושאים האלה, רק היה לנו שלשום דיון, מאוד חשוב על נושא חופי הים, אז יש חלוקה של עד המצוק ומהמצוק. לא, לא, עד קו המים ומקו המים. אוקיי, זה דברים לא הגיוניים.

כמו שאמר היו"ר ואמר את זה גם אופיר פינס, צריכים לתכלל את האירוע הזה, צריך להיות בעל הבית אחד שיתכלל את הדבר הזה. אי אפשר להגיד שג'סר אל זרקא ועיריית הרצליה אחד הם. לזה יש, ולזה אין. אז מה, זה יעשה וזה לא יעשה? פה יש בני אדם שהם לא חשובים ופה כן חשובים? צריך משהו שבסוף יתכלל את האירוע הזה. צריך הרבה יותר כסף, כי מה שאני שומע זה לא מספיק, וזה לוקח המון זמן. רק עכשיו ציינתי לגבי השוברי גלים בנתניה, שזה כבר שנתיים של עבודה. כנראה שהנושא הכספי הוא חלק מהדבר הזה, אבל צריך לתכלל את האירוע הזה. אני שמח שמבקר המדינה דן בזה, כי זה דבר ענק. החופים במדינת ישראל הם חלק משמעותי מהחיים שלנו, של כל מדינת ישראל, גם מתושבי בני ברק שהם מגיעים לחופים בים. זה נוגע לכולם. ובעבירה אופטימית זו, נעבור לנטע. תודה, ד"ר נטע ליפמן, סמנכ"לית משאבי טבע וחוסן אקלימי. לפני שנה בדיוק הקמנו את האגף לחוסן אקלימי. כמו שעמיתי פרופ' טל ציין, אכן יש בעיה של כוח אדם, זה אגף שגדל, מאחורי יש רפרנט אוצר שיכול להיות קשוב למאוויים האלה. התקן הוא ראש אגף בכיר, שבאמת מבצע הרבה מאוד פעולות, אם קולות קוראים לרשויות, על מנת להיערך לשינוי אקלים. אנחנו הוצאנו קול קורא לכתיבת תוכניות היערכות, מוציאים אותו גם בשנה הבאה, וחלק מזה הוא באמת לכתוב ביחד עם רשויות, אין דין רשות שיושבת על קו החוף כדין רשות שהיא על שפת המדבר במקום שטוף רוחות, ובהתאם לזה המשרד נערך. אכן, כמו שאמרו כל קודמיי בדיון, הסיפור של שינוי אקלים הוא סיפור קשה מאוד, כאשר אנחנו נאבקים במיטיגציה, אבל חייבים כבר להתמודד לאדפטציה, להתמודד עם ההתמודדות, והרשויות המקומיות הן החזית שלנו. המנהלת הזו הוקמה מתי? המנהלת הוקמה ב-2018, היא הוקמה ללא תקציבים, וביוני שנה שעברה אני קיבלתי את התפקיד, הקמנו גם את האגף החדש, ראש האגף הוא מאוקטובר. אגף זה המנהלת? אני ראש המנהלת, אבל באמת מי שעושה את עיקר העבודה הוא ראש האגף, שהוא העובד היחיד,

האחרון והעיקרי

בסיכומים התקציביים לקראת מה שהיה, התקציב 2023-2024, היה סיכום תקציבי על העניין הזה? בתקציב 2023-2024 האגף מקבל תקציבים תוספתי אקלים, לכתיבת תוכנית לאומית להיערכות לשינוי אקלים, לכתיבת תוכניות ממשלתיות, לקולות קוראים לרשויות, ולקולות קוראים להצללה. וכל זה יעשה את זה אדם אחד? אדם אחד, שני סטודנטים ועמית ממשק. עמית רוטשילד צוערת, עמית ממשק שני סטודנטים. היה גם סיכום תקציבי על נושא של משאבים מה שנקרא?

טוב, משרד האוצר מה אתה אומר? איך אפשר לעשות את זה? אדוני היו"ר אני לא יודע מאיפה להתחיל. תומר, אגף תקציבים, משרד האוצר. עלו פה הרבה הרבה נושאים חשובים במהלך הישיבה. אני חושב שאולי הנושא החשוב ביותר זה נושא המצוק החופי. אנחנו גם רואים את חשיבות הנושא. בוא נתחיל עם הדברים הפחות חשובים, תכף נגיע לחשובים. אין לי ספק שהתקצוב למצוקים ולעבודות הפיזיות שצריך לעשות כדי למנוע את התרחישים המפחידים האלה שאנחנו שומעים, הוא דבר חשוב. אבל, בסוף אתה צריך גם ראייה כוללת.

אנחנו התחלנו מהחלקים של הדברים, אבל כשהגענו למנהלת או למה שהיא בעצם אמורה לעשות, היא אמורה להסתכל על כלל הדברים שצריך לעשות בתוך העניין ולתכלל אותם, ולעשות סדרי עדיפויות. בגלל שיכול להיות שיש מקומות שבאמת סדר העדיפויות הוא קודם הדברים הפיזיים, ויש מקומות שיכול להיות שיש דברים אחרים שצריך לעשות. אבל כדי להקים דבר כזה ולעשות דבר כזה, צריך מינימום של משאבים. אין לך תשובה לענות לי על זה. אנחנו את הדברים הגדולים תמיד משאירים לאחרים, בוא נפתור את הקטנים קודם כל. בדיוני התקציב כמו שאמרת 2023-2024, סוכם עם המשרד על תוספת כוח אדם. המשרד חילק אותה כראות עיניו, ולפי סדרי עדיפויות של המשרד.

אתם אוהבים את הכללי הזה, לבוא ולהגיד יש לכם 15 בודיז, תחלקו אותם איך שאתם רוצים. אין תוכנית עבודה עד היום?

לא, יש תוכניות עבודה. היא לא אומרת שלא עושים אותם, אבל אני חושב שאי אפשר לעשות אותה בצורה נורמאלית אם אין לך - - - השאלה איפה הפער? כמה כסף צריך?

אבל אני חושב שלא נכון שאנחנו נקבע את סדרי העדיפויות של המשרד. אני לא הולך לקבוע כרגע, גם אני לא הולך לקבוע, אבל אני מכיר גם את השיטה. אנחנו כבר עם זקן לבן, לא חדשים פה. אנחנו מכירים את השיטה, באים למשרד, יודעים שיש, היה לנו דיון מקודם על נושאים לא פחות חשובים, ששם כן נוסף כוח אדם. אז אני מסכים שהמשרד צריך להחליט את סדרי העדיפויות, אבל כשהמשרד מקבל איזושהי חבילה קטנה שאי אפשר למתוח אותה לשלושה-ארבעה דברים שאתה צריך דחוף לעשות, אז בסוף אומרים אתם יודעים מה, הבאנו מנהל אחד לפחות, יש לו כמה מתנדבות, אולי נביא איזה פנסיונר שרוצה לבוא ולעזור קצת. אז ככה זה ייראה. אני פונה מכאן, אוקיי? אני לא יכול להורות לך מה לעשות, אבל אני חושב שמהסתכלות ארוכת טווח, זה דבר שהמדינה רק תרוויח ממנו או תפסיד ממנו פחות, בגלל שבסוף זה הסתכלות כוללת על כל העניין. ואני כן מבקש ממך שתעביר מכאן לאיליה, אז תמסור לו ד"ש חם ממני, ותזכיר לו שהוא בילה פה הרבה זמן בחוק ההסדרים, והוא עוד עלול/אמור/עשוי להיות פה עוד הלאה, ואיליה בחור רציני ובחור מקצועי. אני מבקש שתהיה התייחסות, ואני לא בא לעשות עכשיו את העבודה של המשרד להגנת הסביבה, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה חשובה. אם קבעו שעושים מנהלת כזאת, צריך לתת לה כלים. לא דיברתי עכשיו על להפוך את זה לעשרות אנשים, אבל לפחות לתת להם את הכלים, שחלק מהם יהיו אורגניים של המשרד, וחלק באאוט סורסינג כזה או אחר. אני מבקש, אתם תלחצו את שלכם, אני מבקש שתעביר את הבקשה הזאת, זה לא אישית ממני, זה ממני ומחברי וועדת הפנים, שאני מבקש לקבל עדכון ממנו בעניין הזה, איך הוא רואה להשלים את החסר הזה, כדי לתת למנהלת הזאת את ההסתכלות הנכונה הרוחבית. וזה גם מתקשר לי למה שדיברנו מקודם, איך לאגם את כל הדברים האלה ביחד. גם סמכויות שקיימות היום במשרד הפנים, שכמעט ואין סמכויות חוץ מהחלקים האחרים שדיברנו, והפירוט הזה בין הדברים. אנחנו נצטרך לעשות את השיחה גם עם איליה, אני מבקש להעביר את רשמיך מהדיון. רצית להתייחס לעוד נושאים? אפשר להתייחס להרבה נושאים שעלו פה, אנחנו כאגף וכמשרד רואים גם את נושא האקלים, ובפרט את נושא המצוק החופי והגנות החופיות כנושאים מאוד מאוד חשובים, ואנחנו נשמח שהמשרד בשיתוף פעולה איתנו יקדם את החלטת הממשלה בנושא. כבודו אני רק רוצה להוסיף, בעניין עליית מפלס הים, אני חייב לומר, אנחנו כולנו מודעים לבעיה הזו, זו בעיה גלובאלית שמטרידה את כולנו. שמעת פה את התחזית, אני חייב להגיד שבתוך המנהלת ששמעת עליה, אנחנו נותנים את הדעת, ולא רק בתוך המשרד אלא בשיתוף עם כל משרדי הממשלה, כולל משרד הביטחון. יש פה גם תשתיות ים של משרד הביטחון ועוד, ונכון לעכשיו התחזיות הן כאלה, הן יותר גלובאליות אבל עדיין לא מותאמות פה לאזור ומחייבות עוד מחקר.

אנחנו לא מחכים לעוד שנתיים שאז יהיו לנו נתונים יותר ברורים, אלא כבר פועלים לקבוע איזשהו תרחיש ייחוס, מפלס ייחוס שביחס אליו יוכלו כל הגופים, בייחוד מנהל התכנון שהזכרת קודם, להתייחס בתכנון של תשתיות לאורך חופי הים, והדבר הזה מבוצע, אנחנו עובדים על זה ויהיה מוכן בעוד כמספר שבועות.

אבנר פורשמן, השירות המטאורולוגי. בוא תספר לנו, תן לנו תחזית ורודה. קודם כל, אני מנהל אגף אקלים בשירות המטאורולוגי. אני רוצה להגיד, דבר ראשון, יש שינוי אקלים, הוא חי ובועט. אנחנו רואים את אירועי מזג האוויר הקיצוניים בעולם, וזו תוצאה של ההתחממות הגלובאלית, וסביר להניח שזה גם יחמיר. מצד שני, צריך להקפיד על עבודה מדעית מסודרת. אנחנו עובדים כרגע על הנושא של עוצמות גשם, בנושא של היערכות הרשויות לנגר עילי וכו'. אנחנו מצאנו שיש עלייה בעוצמות הגשם, שקשורה כנראה בהתחממות. מצאנו שלמשל בבית דגן, עוצמת הגשם בהסתברות שנתית של אחוז אחד, תקופת חזרה קיצונית של מאה שנה, עלתה בסדר גודל של עשרה אחוז. אתה מדבר על עוצמה לטווח קצר? עוצמה רגעית לפרק זמן קצר, עלתה בסדר גודל של כעשרה אחוז ביחס לדברים אחרים.

צריך לזכור שאנחנו בנינו גם תרחישי ייחוס לאירועי מזג אוויר קיצוניים. גם לגבי גובה הים? לגבי רשויות החוף. אנחנו לא מומחים במפלס פני הים, זה פררוגטיבה של חיא"ל. אנחנו מתעסקים בנושא של עוצמות הגשם ובנושא של גלי ים, והתרחישים האלה נמצאים והם סבירים לכל אחד. אנחנו עובדים בצד המטאורולוגי, ואנחנו משתפים פעולה עם גופים אחרים. גם עם משרדי ממשלה, וגם עם חיא"ל בנושא של מפלס פני הים. אבל יש - - - שהייתה סדורה עם מערכות הממשלה.

אני רק רוצה להגיד משהו חשוב בנושא של עוצמות גשם. עוצמות הגשם תגדלנה כתוצאה מההתחממות, אבל חשוב להבין שמעבר לעניין הזה, גם הבינוי העירוני משפיע מאוד על הנגר העילי.

גם אם עוצמת הגשם לא תגדל, אתה נמצא בסיטואציה שאותו גשם שיורד גורם לנזק הרבה יותר חשוב, וצריך להביא את זה בחשבון.

רשות הטבע והגנים, אסף.

בבקשה. אין לנו הרבה מה להוסיף, בהחלט ההיערכות הזאת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה.

ערכים ונכסים שאנחנו למען הציבור באזורים האלה, אנחנו מודעים לזה. הערכים שלכם גם קולטים הרבה גשם ולא משאירים אותו מעל. אוקיי, החברה להגנת הטבע. היי, תודה רבה, תמרה לב, החברה להגנת הטבע. דוקטור תמרה לב. נכון, ד"ר תמרה לב, מנהלת מדיניות אקלים. אז אני רוצה להוסיף באמת כמה מילים, ואחת מהן שעדיין לא עלתה פה שהיא הטבע. אז השפעות שינוי האקלים ומשבר האקלים על הסביבה של הים וסביבת החוף, כבר ניכרות באופן מאוד ברור בטבע עצמו. הסיפור של המצוק החופי שהיה פה המרכז של הדיון, הוא באמת סופר חשוב, אבל הוא רק באמת אחד משורה של דברים. סתם לסבר את האוזן מינים מקומיים כבר נדחקו החוצה בגלל עליית הטמפרטורות שזה דבר שלא דיברנו עליו, והחומציות עולה, וכמובן עליית המפלס מעלה שורה של סכנות נוספות בממשק עם החוף. וכמו שעכשיו אמר רם, בעיקר הנושא של תשתיות החוף, כל מה שנמצא על החוף כמובן נמצא בסכנה, וצפוי להיסחף, להישבר, הסערות החורפיות הולכות לגבור. זה גם משליך על הנחלים ושפכי הנחלים. זה יכול להשליך על האקוויפרים, וזה מה שבוודאות יעשה, וזה גם הוזכר פה, זה צמצום דרמטי של החופים שיש לנו. ולכן, דנו פה עד עכשיו המון בעניין של התכלול והניהול הארגוני, שזה כמובן הא'-ב' והבסיס. אני בא משם בדרך כלל.

אבל מילת המפתח שאני חשבתי שתהיה פה המרכז, והיא אולי הדבר הבא, זה התכנון ארוך הטווח. זאת אומרת, ברגע שיהיה גוף מתכלל, וגם מי שהיום עושה את זה, התכנון ארוך הטווח הוא מרכזי, והוא צריך לקחת בחשבון את עליית המפלס בשאיפה,

את הסצנריו הכי אופטימי, אלא בעולם מתייחסים למשהו שהוא יותר אמצע. לא הכי פסימי, אבל גם לא הכי אופטימי. ובמסגרת התכנון הזה, מה שנורא חשוב, זה להיות מאוד מאוד זהירים. על הזהירות הזאת גם בהתמודדות אני רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל,

אנחנו עוסקים הרבה בפיתוח, בחלוקה של שטחי הים לגורמים פרטיים, מרינות, הולך להיות לנו הרבה פחות ים. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים מזה, ולשמור על הים שיש לנו ועל החופים שיש לנו. אגב, המרינות הן גם חלק מהבעיה, כי הן גם בולמות הסעה של החול.

כל הפיתוח צריך לקחת בחשבון שהוא צריך להיות הרבה יותר זהיר. בטח להימנע מסכנות שהן מיותרות לרשויות החופיות, כמו למשל להתחיל לשנע נפט ליד רשויות חופיות, שאנחנו רואים איזה אתגרים הולכים להיות להם. כשאת אומרת מרינות זה גם שוברי גלים? אותו דבר? לא, לא, זה שני דברים שונים. שוברי גלים יש להם גם השפעה על החול. שני משפטים אחרונים שהם מאוד חשובים. כשאנחנו עוסקים בפתרונות, אנחנו צריכים היום להיות חכמים ולעשות פתרונות שלא ייצרו לנו נזקים חדשים. הפתרונות צריכים לעבוד עם הטבע, ולא להיות על חשבונו. בכל העולם מבינים היום שהפתרונות, ההיערכות למשבר האקלים מחייבת לעשות יחד עם ההיערכות למשבר של הטבע, הם חלק מאותו דבר. אז אם אנחנו מדברים על פתרונות נגר, בואו ניתן מקום לנחלים שימתנו את הנגר, ויעזרו לנו גם פה. וככה בכל דבר אחר, חייבים להבין שהם חייבים להיות פתרונות משותפים למערכות האקולוגיות ולאקלים. תודה רבה. נדב הדר, מהנדס העיר חדרה. טוב, האמת שני הדוברים האחרונים עלו על נושאים שאני רציתי לחדד, אז בכל אופן רק שתי מילים על זה. אני חושב שבאמת המצוק זה אירוע נקודתי, צריך בוודאי לטפל בו, אבל אני אומר הוא טווח קצר. יש פה כשל בבנייה של המערכת וצריך לטפל. אני היום צריך לתכנן את החופים של חדרה, ובתכלס אני לא יודע איך. כי אני מסתכל על תרחיש של 50 סנטימטר, וכל אחד פה יכול לדמיין מה קורה אם כף רגלו נוגעת במים, 50 סנטימטר זה אומר שלמעשה הוא שם בגובה ברכיים,

עכשיו בעבר, אנשים פשוט זזו אחורה, זזו מזרחה. כבר אין לאן ללכת, ואני צריך לחשוב האם אני מתכנן עיר חוף, האם אני מתכנן מזחים כמו באטלנטי. לצורך העניין כשיש הפרשים דרמטיים של גאות ושפל, אנחנו עדיין לא שם, ולכן מאוד מאוד חשוב שהמדינה תלחץ על תרחיש ייחוס, לקבל תרחיש ייחוס כמה שיותר מהר, כדי שנוכל להבין מה ההשלכות. אם יש עלייה של מטר, אני חושב שכל התחזיות פה הן אופטימיות. אנחנו מדברים על אירוע עצום, אירוע של מיליארדים. זה שינוי תפיסה טוטאלי, זה לנהל את החזית הזו המערבית שהיא החזית הידידותית שלנו, הופכת למשהו אחר לגמרי, ואני חושב שאנחנו עוד לא שם. אז נורא חשוב שנבין את התרחיש הזה, וברור לי שמי שיצטרך לקחת אחריות על העניין הזה, זה המדינה. אם היום מדברים רק על הגנות מצוקים של 4 מיליארד ₪, משהו כזה, שגם זה הרשויות לא יכולות, אז ההגנה על המצוקים בסרט כזה לדעתי זה בסדרי גודל - - - אין תוכנית כזאת שצופה? קיים כזה? יש צוות שעובד על זה? לא, אני חושב שעדיין לא. אם אנחנו לוקחים בחשבון לדוגמה עלייה של מטר של מי הים במאה שנה, זה אומר שרכבת ישראל באזור חיפה נמצאת מתחת למים. לתכנן רכבת לוקח 20 שנה, זה אומר שאין לנו זמן. ולכן אנחנו צריכים לייצר את התרחיש הזה כמה שיותר מהר. תודה. תודה רבה. מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול. אז קודם כל באמת דיון חשוב, אנחנו מברכים עליו, ושמחים גם להיות מאלו שביקשנו שהדיון יתקיים. כשאנחנו מדברים על משבר האקלים אז כמובן שעליית מפלס הים זה חלק דרמטי מהנושא, אבל חלקים נוספים שאנחנו מדברים על משבר האקלים, זה גם משבר הזיהום ומשבר המגוון הביולוגי, וגם על זה נרצה להגיד כמה מילים. לצערנו, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו רואים את הממשלה גוררת רגליים והולכת אחורה בכל מה שקשור למדיניות אקלים. אם זה במימוש חוק אקלים, אם זה בדוח ה-OECD מלפני חודש, שנתן ציון נכשל לממשלות ישראל על ההתמודדות עם משבר האקלים, גם דוח מבקר המדינה שגם הוא כמו שנאמר פה גם בדיון הקודם, הצביע על הרבה מאוד כשלים. ולאור הדבר הזה, לרשויות המקומיות יש ויכול להיות תפקיד דרמטי בהובלת המאבק וההתמודדות מול משבר האקלים. זה קורה בכל העולם, וזה יכול לקרות גם כאן ביתר שאת. נתייחס לכמה נקודות קטנות. נקודה אחת, שאנחנו מתמודדים איתה בכל מה שקשור לזיהום שיש לו השפעה מאוד דרמטית, גם ביכולת לספוח פחמן דו חמצני, ביכולת של הים לפלוט חמצן. 50% מהחמצן בעולם זה פיטופלנקטון שנפלט מהים. לים יש יכולות מאוד מאוד חזקות בעניין הזה, והוא מאוד מאוד נחלש, הוא נפגע כתוצאה ממשבר האקלים. וההתמודדות שלנו בנושא הזה, צריכה להיות גם במניעת זיהומים. אז הנושא הראשון שאנחנו מדברים עליו, זה כל הסיפור הזה של הרחבת שינוע הדלקים. אנחנו רואים הרבה יותר שינוע דלקים, גם בים התיכון וגם בים האדום, זה מאיים על מתקני ההתפלה, זה מאיים על המגוון הביולוגי. 80% ממי השתייה שלנו הם מים מותפלים, סכנה מאוד מאוד גדולה, גם לשונית האלמוגים. למעלה מ-50% משוניות האלמוגים בעולם כבר נהרסו. יש לנו את שונית האלמוגים במפרץ אילת, ושם דורשת להרחיב את שינוע הנפט משני מיליון לחמישה מיליון טון נפט בשנה, זה המון. סוגייה אחת, חייבים לשמור על אפס תוספת סיכון למפרץ אילת. זה דרמטי. הסוגייה השנייה שקשורה לרשויות המקומיות, זו הסוגייה של שפכים. דיברו כאן על מופעי מזג אוויר חזקים, על מופעי גשמים חזקים. בכל החורפים אנחנו דוגמים, אנחנו מוצאים בנקזים שפכים שמגיעים לים ולנחלים. זה קורה כתוצאה של חיבורים צולבים בין צינורות של נקז לצינורות של שפכים, ועל הדבר הזה אנחנו דורשים דיון נפרד. משרד הפנים חייב להיכנס לאירוע הזה, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים. בכמה דיונים הצטלבנו על הדברים האלה, על מפרץ חיפה.

אבל חייבים לתת על זה דגש כי התופעה הזאת הולכת וגדלה. ובוא נשמע עוד מילה אחת מיובל על התלמ"ת. שתי מילים. אחת על עליית המפלס התרחישים שמתייחסים אליהם, הם נמוכים מידי. חקר ימים ואגמים הוציא עוד תרחיש,

דוח לפני חצי שנה מאוד חשוב, שמדבר על זה שכבר ב-2050, לא ב-2100, אם לוקחים בחשבון גם את הגאות וגם את עליית המפרס שקוצצה מההיערמות, כאשר יש לנו בחורף סופות גשם, וזה לא רק גלים, זה היערמות של המים כלפי החוף כאשר יש אירוע חורפי חזק, מדבר על כמטר. בין 08.12 כבר ב-2050. זאת אומרת, מהנדס חדרה צודק מאה אחוז. הוא לא יכול כרגע לתכנן את החופים בלי שהוא מקבל תרחיש ייחוס ממשרד הפנים, על מה בעצם הוא מתכנן. ואנחנו מדברים על חופים שכבר נפגעים עכשיו, כבר בחיפה החופים נשארים ללא חול, ומדברים על מבנים ימיים, זה גם המרינות, שוברי הגלים של המרינות, וגם שוברי הגלים שבאים לצד המרינות, הם גורמים לכך שלא מגיע חול לחופים, וזה יילך ויחמיר כאשר מפלס הים יעלה. עכשיו אני רוצה להגיד לגבי התלמ"ת. התוכנית הלאומית למניעה ומוכנות ותגובה לאירוע זיהום ים בשמן, שזה דלק ונפט. ומור פה הזכיר קודם, קצא"א מרחיבים את שינוע הנפט, כבר השנה הם הרחיבו פי חמש משינוע הנפט ממה שהיה בשנים קודמות. יש לנו גם את קידוחי הגז, וגם הם מייצרים מטען קונדנסט, זה גם סוג של דלק. זאת אומרת אנחנו עומדים בפני יותר ויותר איומים של זיהום נפט, והמדינה לא ערוכה, והרשויות המקומיות לא ערוכות. חוק התלמ"ת, כבר ב-1999, 24 שנה, הממשלה החליטה שצריך להיות חוק תלמ"ת, והיערכות של כל הרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה. החוק הזה עדיין לא חוקק. חייבים להביא אותו אל הכנסת, לחוקק אותו, על מנת שהתוכנית תיושם. חסרים 100 מיליון שקל להיערכות על מנת שהרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה יהיו ערוכים עם יחידות מניעת זיהום ים בחיפה ובאשקלון. אין יחידות, לא קיימות בכלל.

אנחנו נתייחס לזה בצורה אחרת. מור ברנס, מנהל אגף חופים נתניה. שלום לכולם. האמת היא שאין לי מה להוסיף מעבר למה שאופיר פינס ציין בהרחבה. נושא שיתוף הפעולה באמת בין המשרדים לטובת היוזמה המשותפת, וכל מה שכרוך לנושא חיזוק המצוק הימי והיבשתי.

אוקיי. פרופ' נוגה קרונפלד שור, אני המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ואחראית על הכנת פורטל סיכוני אקלים לאומי, ייפוי סיכוני אקלים. יש לך תשובה לגבי השאלה שדיברו קודם על התוכנית לטווח הארוך? אז אני רוצה לדבר בדיוק על הדבר הזה, על התרחישים. כי אומר מהנדס עיר, הוא אומר תקשיב, אני בא לתכנן את העיר, אני בא לתכנן דברים. בדיוק על זה אני רוצה לדבר. אז אני רוצה להגיד שצריך להבין שבנושא של היערכות לשינוי אקלים, יש לנו חוסר וודאות מובנה שנובע מכמה רמות. הרמה הראשונה היא, שאנחנו לא יודעים איך המדינות יתנהגו, ועל איזה תרחיש אנחנו נמצאים. אם אנחנו מצליחים לעמוד בהסכם פריז או לא. על זה יש לנו אי וודאות, כי אנחנו מדברים על מודלים מורכבים שבעצם חוזים עתיד, ולכל אחד מהם יש רמת אי וודאות שלו. האי וודאות פה היא מורכבת, כי אנחנו מדברים לא רק על עליית גובה פני הים, אלא גם על שינויים אקלימיים של סופות גובה גלים, היערמות מים, ועל כל זה אנחנו מדברים גם על שינוי בסיס הניקוז שבעצם משפיע על כל ההצפות שיגיעו בו זמנית, גם כתוצאה מגשמים שיכולים להתרחש במקביל. ולכן אי הוודאות היא מאוד גדולה, והדרך להתמודד עם זה תהיה, לא יהיה תרחיש אחד שנוכל לעבוד לפיו. אנחנו נצטרך לראות, לקבל החלטות לפי רמת הסיכון, לפי אם ההחלטה שאנחנו מקבלים היא החלטה לטווח קצר ואנחנו יכולים לספוג פגיעה. או אנחנו מדברים למשל על מתקנים להתפלת מים, ששם אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לקחת מדיניות של אפס סיכון, ולטווח ארוך, אם אנחנו בונים נמל שצריך להיות ל-50 שנה, או טיילת, שלא יקרה שום דבר אם עוד 30 שנה היא תיסחף. ואיך זה מסתדר? אם את אומרת שמצד אחד אתם לא יכולים לצפות.

אנחנו יכולים לעשות תרחישים שונים עם רמת אי וודאות, אבל קבלת ההחלטות תצטרך לקחת בחשבון שיש פה רמת אי וודאות מובנית, שאנחנו לא נוכל לבטל אותה. אבל עובדים על משהו? אנחנו עובדים, כן.

אני לא יודע להגיד לך אם לעשות את זה בצורה כזאת או אחרת, גמיש או לא גמיש. אבל חייבת להיות מדיניות שהיא משרתת גם את משרדי הממשלה לצורך ההחלטה אם כן מתקן התפלת מים או לא, וגם מהנדס עיר שרוצה לדעת איך לפתח. אני מסכימה עם זה לגמרי ואנחנו עובדים על תרחישים כאלה, אנחנו עובדים עם חיא"ל,

מתי ייצא ספר ההכוונה? אז במקרים דחופים אנחנו כבר נתנו, למשל בתמ"א 75 נתנו את ההמלצות שאנחנו חושבים, אנחנו משתדלים כמה שיותר מהר לעבוד. אז כבודו אני התייחסתי על זה קודם בדבריי. בניית המתודולוגיה היא מאוד מורכבת במרחב הימי, ניקח סדר גודל של שנתיים. אבל אמרתי גם, שכיוון שאצה לנו הדרך ולא, אי אפשר לחכות, אנחנו בונים תרחיש ייחוס שהוא לטווח הקרוב. אבל אתה אומר לי במילים אחרות, או אתם אומרים לי, שבעוד שנתיים יהיה למדינת ישראל ספר תרחיש שאמור לשרת את מנהל התכנון, את מנהל המים, את כל הגורמים. אכן נכון. זה לא רק ספר תרחישים, זה גם יהיה מיפוי שיראה בכל מקום איפה זה. ברור, אני מתכוון הוראות יצרן

האחריות על ההכנה נמצאת אצלכם?

ובשיתוף מנהל התכנון, בשיתוף - - - בשיתוף חיא"ל. זה חלק מהחלטת ממשלה שבה המשרד להגנת הסביבה קיבל את האחריות לעמוד בראש המנהלת הזאת.

אבל רק צריך להבין, שבסופו של דבר אנחנו לא ניתן תרחיש אחד. אנחנו כמה תרחישים. ברור, תקשיבו, אני אומר דבר אחד. כל דבר הוא משורשר למשהו. אם אנחנו לא רוצים שרשויות שהן משורשרות יותר כלפי מטה, וכלפי מטה זה בעצם הקרקע, היומיום שלנו, יעבדו כל אחד בשליפה שלו, או שייחסמו כל אחד בשליפה של מישהו אחר. ברגע שתהיה החלטה או תורה אחת נקרא לה, עם גמישות כזו או אחרת, ברור שעם גמישות, אז פשוט יודעים מה רוצים. כשלא יודעים מה רוצים, אז זה פרטץ'. אז אנחנו עובדים על זה. תודה רבה. חנה קופרמן, הפורום הישראלי לשמירה על חופים. היי, תודה רבה על זכות הדיבור. אני מבקשת לדבר על הקשר בין נושא עומס החום ושינויי האקלים, לבין הים והחופים. זה נושא, למעשה אני חושפת פה מידע. אני מבקשת שיינתנו לי הכמה דקות לדבר על זה. לא, לא, לא, יש לך שתי דקות בדיוק. אוקיי. רוב הכותרות ורוב "האזהרות", מדברות על שינויי האקלים כתוצאה מהחור באוזון, אבל מה שאני מנסה לומר באופן קצר ותמציתי, שקיים טיוח לגבי עומס החום שנוצר בגלל זיהום האסדות בשכבה הנמוכה של האטמוספירה. זאת אומרת, בשבוע האחרון למשל, אוקיי? הטמפרטורות לא היו גבוהות בממוצע באופן חריג. מה שחריג ומה שחדש זה, שמאז שהוקמו האסדות קרוב לחוף, נוצר עומס חום שגורם לזה, ואני אסביר איך זה קורה, זה גורם ליותר ימים בהם הטמפרטורות גבוהות. לכן את אומרת למה? ולמה זה קורה, ולמה זה כל כך חשוב לדבר על הנושא הזה בהקשר לחופים? האסדות פולטות חלקיקים - - - מסרטנים, שנראים כמו עננים אפורים, והם למעשה בגלל עניין של הפרשי טמפרטורה שאני לא אכנס לזה, בשכבות הנמוכות של האטמוספירה, גורמות לסוג של ענן בשכבה נמוכה, והוא זה שיוצר את עומס החום. גברתי מה תפקידך? היא מהפורום הישראלי לשמירה על חופים. אני לא נכנס לוויכוח המדעי הזה פה, ולכן את מבקשת? זה קורה בגלל זיקוק כמויות גדולות מאוד של נפט מסוג קונדנסט. זה ממש בית זיקוק ענק, וגם לפי המשרד להגנת הסביבה כמות הזיהום שיש מהאסדות, זה פי כמה וכמה יותר מסך הכל בתי הזיקוק והמפעלים המזהמים בארץ. תודה רבה. זאת אומרת זה מזהם את מדינת ישראל.

את מעוררת את העניין הזה. רגע, אבל מה שחשוב לגבי, למה אני כאן? ולמה עמדתי כמה שעות בפקקים בשיבוש, בשביל להגיע ולומר את מעט הדברים האלה, באמת שזה מאוד קשה, זה נחסם בתקשורת. אני מייצגת ציבור, אני לא קשורה לארגוני הסביבה וללובי שלהם, להפך. הטיוח נעשה גם שם. מה שאני מנסה לומר, ולמה באתי, כי ככל שיהיה יותר ייצוא מהאסדות, ועובדים על זה, משרד האנרגיה עובד על זה, יגדלו כמויות הזיקוק, הענן הזה יגבר. נגמרה הבריזה מהים. אני פה רק למזער נזקים בשביל שבמקום שיהיו עשרה ימים של ימי עומס חום, שלא יהיו 20 או 30 ימים ברצף.

משפט אחרון, אוקיי? בנוסף לזה ובאותה נשימה, וזה פשוט בקשר ישיר, מנהל התכנון במסמך המדיניות של הים התיכון, מקדם גם תשתיות לזיקוק ואחסון בים. זאת אומרת זה הכל חבילה אחת, ואני פה באה להתריע, שאם הטירוף הזה לא ייעצר, ואני פה מייצגת אזרחים, אז הפגיעה בבריאות ובחופים היא כל כך מטורפת. ועכשיו גם מבלי לעת הסבירות גם לא נוכל לעצור את זה. הו, עכשיו הגענו לדבר הכי חשוב. אורלי בביצקי, אוניברסיטת חיפה.

על הזכות, שמי אורלי בביצקי, אני חוקרת באוניברסיטת חיפה על השפעות שינויי האקלים על רצועות חוף, וחלק מהצוות המקצועי של פורום רשויות החוף. יש כמה דברים שאני רוצה להעלות שלא עלו פה, וחשוב להעלות. דבר נוסף בנושא התרחישים שנקבעו, ומה התרחישים עצמם, מפ"י בעצם ציירה, עשתה קווים שאנחנו נבין איפה קו החוף העתידי שלנו ייראה. אני כן קוראת לבחון מחדש את הקווים האלה. אני חושבת שיש כמה דברים שלא נכנסו לקווים, ובעיקר נושא הסעת החולות.

החשובים - - - היום רק על נושא עליית המפלס, הם לא לוקחים בתוכם את נושא הסעת החולות. ומכיוון שהנושא הזה הוא כל כך קריטי אצלנו, גם מהנושא שזרימת החולות ממצריים לא הגיעה, ועכשיו שבעתיים כאשר הרחיבו את נמל אשדוד, והחולות עוד יותר נעצרים באזור הזה ולא עולים צפונה, זהו נושא שחייבים לקחת אותו בחשבון. עוד דבר שלא דיברו עליו, זה נושא גרדיאנט הזרימה. אנחנו צריכים לזכור, אני קצת אוספת אבל אני לא אחזור על דברים אחרים, רק מה שלא נאמר. עליית המפלס בעצם פוגעת לנו בגרדיאנט הזרימה, אני מדברת על הנגר העילי שמגיע וגורם להצפות. ככל שהעלייה תהיה יותר משמעותית, כך מה שכיום יתנקז היום, וגם שוב פעם יש לנו עלייה ברמת הניקוז בגלל הבינוי, אז גם הגרדיאנט הזה הוא גם ייפגע, ויגרום לזה שתהיה לנו תנועה נגדית חזרה. לא רק משפכי נחלים, אלא גם בתוך הערים עצמן בנקזים מלאכותיים שעשו. נקודה שלישית שלא העלו, בכלל לא דיברו פה על נושא העלייה בביקושים. שינויי האקלים מביאים לעלייה, עונת החום בעצם שלנו מתרחבת, השעות משתנות במשך היום, אנשים כבר לא יגיעו בצהריים, יגיעו לכל אורך היום, ותהיה לנו עלייה מאוד גדולה בביקושים, יחד עם גידול האוכלוסין. אנחנו מדברים על 16 מיליון אנשים פה בשנת 2050 שיגיעו לחוף. אותם חופים שכבר כיום יש בהם עומס מאוד מאוד מאוד גדול. צפי לפקקי תנועה. הלוואי ורק זה. דבר אחרון שאני חייבת להגיד, זה שביחד עם ד"ר אורלי רונן מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בנינו פרק בתוך פרק היערכות לשינויי אקלים, פרק שמיועד רק לרשויות החוף עצמן.

פרק שמדבר על איך רשויות חוף צריכות להיערך לשינויי אקלים, הוא נמצא ממש בשלבים האחרונים, ולדעתי בשבועות הקרובים אמורים להתפרסם, והוא נוגע בכל הנקודות שעלו פה, ואולי כדאי בעצם לממשלה ולגורמים אחרים לראות גם לא רק איך ממליצים לרשויות החוף, אלא איך גם מתקצבים לרשויות החוף תוכנית להיערכות לשינויי האקלים. אפשר רגע? תודה. אנחנו כל הזמן מדברים פה על מה יקרה, והפחד והחופים. רק רציתי לציין שאנחנו כחברה במסגרת מה שאנחנו עושים היום, זה הרחבה והגבהה של חופים, ומייצרים הגנה ימית, כך שאנחנו מצליחים לשמור על החוף, גם עם שינויי האקלים, אנחנו לוקחים בחשבון בבניית שוברי הגלים, את גובה שובר הגלים. לוקחים בחשבון את עליית מפלס הים, ואני רק מניחה את זה פה, שאנחנו חברה שיודעת לבצע, ואם המדינה תחליט שהיא רוצה שהחוף שלה יהיה רחב יותר ובמקום אחר, יש את היכולת הזאת, וחשוב לדעת את זה. תודה רבה. הילה אקרמן, ממרכז שלטון אזרחי, מנהלת אגף סביבה וחקלאות, וגם חברה בצוות של רשויות החוף. אני רוצה רק לציין את הנושא של עליית מפלס פני הים משפיעה עלינו כבר היום. המועצות האזוריות מחזיקות חלק ניכר מהרצועה החופית. כבר היום האחזקה של החוף, הרשויות מפסידות ממנה הרבה כסף. זה מאוד מאוד גירעוני, ואני מקבלת פניות מרשויות החוף כל חורף, שבגלל הסערות של הים שהולכות, והגלים נהיים יותר עוצמתיים ויותר גבוהים, הנזקים האלה הולכים ועולים, והנזקים האלה ילכו ויעלו עוד יותר. וצריך לתת לזה מענה. לא בעוד עשר שנים, ולא בעוד 20 שנה, היום. ואין לכם שום רגולטור שאומר לכם חבר'ה, תעשו כך או כך או כך כדי למנוע? בהקשר הזה לא, אבל צריך להבין שזה לא רק מה נעשה. זאת אומרת זה מה שקיים, זה העוצמה של הסערות. העוצמה של הסערות לא תצליחו למנוע. מה שאתם כן יכולים למנוע, זה את עוצמת הפגיעה, או הזחילה האיטית. אז כבר היום אני יכולה להגיד לך שהרשויות שלנו נערכות לחורפים, יש להן ארגונים שהן עושות לקראת החורף כדי לצמצם את הנזקים. הן כבר מתורגלות. יחד עם זאת, יש לנו כל חורף נזקים מאוד מאוד כבדים. אבל את גם מסכימה עם הדבר שדיברנו עליו קודם, על האיגום משאבים, שלהפוך את זה לרשות אחת מתכללת. הרשות המתכללת אנחנו מדברים על המצוק. פה אני מדברת על הנושא של הניהול היומיומי. כבר היום הרשויות לא מתוקצבות מספיק לניהול היומיומי שקורא היום. את מתכוונת לניהול החוף עצמו? הנופש? אני מדברת על הניהול של החוף עצמו. היה דיון שלשום וזה עובר לשר ומתחילים. אבל מה שחשוב להבין, שיש גם השלכה לנושא של עליית מפלס פני הים. זאת אומרת זה יחד עם הדיון הזה, ולכן חשוב לחבר בין הדברים. בדיוק, זה אני לא רואה כחיבור בין הדברים,

כחיבור לחלק השני של העניין. אני רוצה להוסיף עוד משהו, שמי יהודית מוסרי, אני מתכננת היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה. דיברנו על הרבה נושאים, משהו קטן אבל משמעותי שאני רוצה להוסיף, גם בהקשר למה שנאמר כאן. כבר היום יש לנו בעיה של מתקנים קשיחים, או בנייה קשיחה על החופים. אם זה כל מתקני החוף, סוכות מציל, סככות צל, טיילות, מבני שירותים, וכל מה שנדרש להיות בחוף כי הוא לא יכול בעורף, הוא משרת את האנשים בחוף. המבנים האלה נבנים בבנייה קשיחה, והם מהווים רפלקטור גם לגלים שפוגעים בהם, ובהם בעצם סוחפים חול, ולכן אנחנו רואים לאט לאט סוכות מציל בתוך הים, שבילי בטון הרוסים. מה אתם מציעים לעניין? והתופעה הזאת תלך ותגבר עם העלייה במפלס הים. אני חושבת שכמו שדיברתם על לחשוב בצורה אחרת על חופי רחצה, ולחשוב על פתרונות שמאפשרים לעשות חופים יותר רחבים. או אולי גם סוגי מבנים מודולריים.

אבל יש פער גדול מאוד בין צורת החשיבה הזאת, לבין ההנחיות הקיימות היום. מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו בעצם אחראיים על הנושא - - - גם על המבנים עצמם, היום בונים סוכה, יוצקים אותה. לשים מבנים שהם מודולריים, גם אם חלילה יהיה שיטפון וזה יזיז אותו קצת. או לחלופין שאפשר להזיז אותם. שאפשר להגביה ולהנמיך. או שאפשר להוציא אותם. היום יש לך גני ילדים במבנים כאלה. אני ממשיכה את הרעיון שלך, חלק מהמבנים שאפשר יהיה להזיז אותם, חלק מהמבנים שאפשר יהיה להוציא אותם או להזיז אותם אחורה, או להוציא אותם מהחוף בסוף עונת הרחצה, ואז הם לא יינזקו וייגרמו לפחות נזק. אבל הדבר הזה גם דורש התאמה של כל ההנחיות של משרד הפנים, שכרגע הן לא חושבות לכיוון הזה. שוב, צריך פה סנכרון. דרך אגב היו"ר, הנושא הזה שיהודית מעלה הוא נעשה בפועל בכל חופי אירופה. לאן שלא תיסע. אז למה זה לא מגיע לארץ? שאלה טובה.

נמצאת איתנו גלית, ראשת המועצה בעמק חפר, בזום בקצרה.

שלום, צהריים טובים, ותודה על ההזדמנות לדבר איתכם. אני חייבת להשמיע גם את קולם של ראשי הרשויות בדיון הזה, ולחזק את הבקשה של אופיר שהוא יו"ר הפורום שלנו. אנחנו חייבים לומר שהסכנה הזאת של המצוקים היא מאוד מאוד מטרידה את ראשי הרשויות, ואת הרשויות שלנו. אנחנו נמצאים כרגע במקום שאי אפשר לומר הכתובת כתובה על הקיר, לפחות אצלנו בעמק חפר אדם איבד את חייו מהתמוטטות של מצוק, תושב שלנו לפני מספר שנים. אנחנו מבינים שהסכנה היא מאוד מאוד גדולה, והבעיה שקורית כרגע, בגלל העובדה שזה לא קיים תחת גוף אחד מתכלל, היא מורכבת משני דברים. אחד, הסיפור של ההגנות שנמצאות על המצוקים על החוף. צריך לומר שכשאנחנו מדברים על כביש 2 למשל, שהוא חוצה רשויות,

דמיינו לעצמכם מצב שבו כל רשות הייתה מתקנת את כביש 2, בדרך שהיה מתאים לה לתקן את הכביש.

נניח אני הייתי בוחרת איזה סוג של פתרון שהכביש היה נראה כך או אחרת, נתניה שנמצאת דרומית ממני הייתה מחליטה אחרת, חוף השרון,

כל אחד היה מחליט לתקן את הכביש אחרת. ככה גם המצוקים, זו סוגייה לאומית שחייבת חשיבה והבנה איך מטפלים בה, ובאיזושהי דרך מוסדרת מתוכללת שגוף אחד יוכל לעשות. זה דבר אחד. הדבר השני שהוא סופר משמעותי, זה הנושא שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי להתקדמות הדברים. אני ראשת מועצה צעירה, חמש שנים בלבד, בתקופה הזאת לא התקדמו הרבה. בתחילת הקדנציה נתנו לי סכום, אמרו מתוך ה-120 מיליון שצריך להיות הפרויקט אצלך, וזה הכי הכי דחוף, הסכימו לתת לי 4 מיליון ₪. אנחנו אחת המועצות היחידות שהשתמשה בכסף, ואכן בנתה קיר ים. 4 מיליון ₪ לעומת הצורך של ה-120 מיליון. אם המדינה לא תתקצב את זה, לי ברשות אין 120 מיליון, אין לזה קשר להיותי רשות כזו או רשות אחרת, שאני יכולה להביא לטפל במצוקים. תודה רבה. אני רוצה לשאול אותה שאלה. גלית, זה סימון. מבחינת אחריות, כל האחריות נופלת על רשויות? כל האחריות נופלת על הרשויות, אין לנו את היכולת הכלכלית לעשות את זה. אנחנו זועקים, גם בפני משרד הפנים, בפני כולם, להגיד להם אנשים תעשו עשר בדיקות. גלית תודה רבה, אני חייב לקצר אותך.

תמצא באמת שתי נקודות קריטיות שאני חושב שגם תלויות אחת בשנייה. כי כשאין איגום משאבים, גם אין איגום של חשיבה, ואין איגום של אחריות. ואז הוקצב כסף,

כן ניתן, ככה זה עלול להיראות. טוב, דני גריוולד, רשות המים. ביקשת לדבר?

כל הדברים שנאמרו מקובלים, מבחינת משק המים נראה כרגע שהפגיעה לא צפויה להיות פגיעה קשה. יש מיעוט של תשתיות שצמודות לחוף, גם מתקני ההתפלה וגם בביוב, מה שיש אפשר להסדיר. מתקני ההתפלה ערוכים לשינויים במפלס מי הים. דברים שנאמרו פה על ניקוז מאוד חשובים, אבל באחריות גופים נוספים. זהו.

אחרון חביב ד"ר רז תמיר.

האמת היא שלא ביקשתי לדבר, אבל תודה על זכות הדיבור. הדיון הזה מאוד מאוד חשוב, הוא קריטי. חלק ניכר מההיערכות לשינוי אקלים הוא באמת היערכות לסצנריויים השונים, של עליית פני הים, צודקים לחלוטין פה הרשויות המקומיות שאין להם כיום את הכלים לתכנן על פי קו תכנוני סדור לאיפה אני בעצם מתכנן, איזה תשתיות אני יכול להקים, מה חוזק התשתית, מה גובה פני הים שעלול לפגוע בתשתית, וזה תקציבים שעשויים להיות קריטיים. גם למנהלת להיערכות שינויי אקלים לדייק את אותם קווים, וגם לנו כמדענים לדייק את אותם מודלים שידייקו את אותם קווים. אז תודה רבה, בהצלחה לכולם. תודה רבה, ותודה על חיזוק הדברים. אם כך אני רוצה לסכם חבריי חברי הכנסת. הוועדה קוראת לממשלה לאחד את הטיפול תחת קורת גג אחת. אני חושב שהממשלה צריכה לעשות איזה חשיבה והחלטה, ואנחנו נוציא גם סיכום בעניין הזה ומכתב, ומנכ"ל משרד הראש הממשלה, אני חושב שגם המשרדים צריכים.

אני רואה שגם המשרדים יכולים להגיע להסכמות על הדבר הזה, אז אם צריך רק לקדם את זה אנחנו ננסה לעזור לזה, ולתקן את החלטת הממשלה שעוסקת בזה. פשוט להגדיר את ההגדרות בצורה יותר מדויקת של האחריות, של הסמכות, של התקצוב, ביריעה אחת, כי בסוף גם זה הכל נובע מחיתוכים של המציאות, ולתחזיות. אז אם אתם עושים את התחזית, ואם אתם מסתכלים במבט המלא, אז פתאום משרד הפנים מסתכל על חצי מבט,

צריך שיתוף פעולה, צריך לעשות את זה בצורה נכונה, ואנחנו נעבוד על זה. סימון, אתה כמובן תתזכר אותנו גם כן בעניין הזה. כמובן צריך לראות את הדברים כמו שאמר חבר הכנסת אלון טל לשעבר, על נושא שעל מבקר המדינה, הנקודות שהוא מדבר עליהן. כבוד היו"ר אני מבקש את המלצתך לתקצוב עיבוי המערך שדובר עליו. רגע, רגע, אין לך סבלנות. זו הליבה שאיתה אנחנו, זה בעצם כוח האדם שאנחנו עובדים איתו. גם משרד הפנים אמר שהוא מסכים וחושב שזה נכון לעשות את הטיפול המצוקי, מה שקשור למצוקים. יש כבר רשות ממשלתית, לדעתי צריך להרחיב אותה, בלי לפגוע בסמכותו של השר הזה ולא של השרה הזאת, כי כולם חבריי וצריך למצוא את הדרך איך לעשות את זה. ממילא יש בעיה בתקצוב, אין גורם מפקח אחד על כל הדברים הללו, וזה חייב להיות ביחד הסמכות והאחריות כמו שאמרנו. אני פונה מכאן שוב למשרד האוצר, לעבות את החלק הארגוני של אותו מנהלת אקלים שהוקמה, שאני מברך על ההחלטה הזו, היא נכונה, וזה צורך דחוף, אני פונה לאגף תקציבים שיודעים היטב שהוועדה שלנו מאוד מיינדט לדברים שמגיעים עד למשרד האוצר, גם בתשתיות, גם בדברים אחרים. כאן זה מאסט, זו פשוט הסתכלות כוללת שממנה ייגזרו פעולות, שממנה תיעשה עבודת צוות יותר טובה, והיא גם תימנע הרבה מאוד הוצאות במדינה בעתיד. דיברנו גם על התכנון לטווח ארוך, קיבלנו תשובה על כך שבתוך שנתיים יהיה איזשהו, לא החלטתי איך לקרוא לזה, תדריך או תרחיש ייחוס, שעל פיו יצטרכו לעבוד על החלקים האחרים. וגם בנושא הזה של ההתייחסות לזיהום המים כפי שנאמר כאן, שוב זה קשור גם לדיונים אחרים שנעלה אותם, אבל גם ההתייחסות לזה, כי בסוף כמו שאמרתי בהתחלה, שאם נישטף פעם, אם המים גם יהיו מזוהמים אז בכלל זה "חגיגה". אני מודה לכם מאוד, מודה לחברי סימון על שיתוף הפעולה, וקורא לך להצטרף לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:36.